רבותי, אנחנו לפני תחילת הישיבה בנושא עבודות השרות של הצעת חוק העונשין, אנחנו על הקמת ועדת המשנה בנושא הפעלת הרוגלות על ידי משטרת ישראל, אני אגיד בקצרה את הרקע ואת הסיבה להקמת הוועדה הזאת, ואת שאיפתי שלא לומר דרישתי, שוועדת המשנה שאנחנו מקימים עכשיו, תקיים כמה שפחות דיונים לכמה שפחות זמן. בדיון הקודם שלנו בנוגע לפגסוס והאזנות הסתר של משטרת ישראל, נמסרו לנו כל מיני מיידעים, ועל חלקם נאמר לנו, חלק מהמידע והשאלות שהתבקשו, נאמר לנו על ידי נציגי משטרת ישראל והפרקליטות, וצוות מררי וכו', שהם מנועים מלמסור את המידע הזה בפורום של הוועדה המלאה, מסיבות של סודות מסחריים, שיטות חקירה וכדומה. טוב, את זה גם נבדוק בוועדה, מעניין.

עכשיו חלק מהדברים הללו יכול להיות מוצדק, חלק מהדברים האלו נתון לדיון ולוויכוח, אבל כדי שניתן יהיה למסור את המידע הזה ולשמוע אותו, החלטתי להציע בפני הוועדה הקמה של ועדת משנה מצומצמת לטובת הדבר הזה, הסיבה שבחרתי מצומצמת, היא כדי שלא חס ושלום לא יתפתו אנשים לקיים בה דיונים ארוכים, כי אם היינו עושים אותה יותר גדולה, גם הייתה נטייה להעביר יותר ויותר מידע ונתונים אליה, וכך לפגוע בדיון החשוב שצריך להתנהל בהרכב הוועדה הכללי, לכן הצעתי אותה כשלושה חברי כנסת קואליציה ושניים מהאופוזיציה, וזו הצעתי. לכן הסמכויות של ועדת המשנה המוצעות, שם ועדת המשנה המוצע, ועדת המשנה לעניין הפעלת רוגלות על ידי משטרת ישראל לביצוע האזנת סתר, סמכויות ועדת המשנה, בחינת ממצאי הצוות לבדיקת האזנות סתר תקשורת בין מחשבים ברשות עוה"ד עמית מררי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה משפט פלילי, ובחינת אופן היישום של המלצותיו. בסדר גמור, כדאי אולי לחדד בשם טיפה אבל זה בסדר, זה מספיק נרחב, אני מעיר ואומר גם לפרוטוקול,

מבחינתי תיקבע ישיבה אחת. יש ישיבה מסווגת כבר בלו"ז, מיד אחריה נתכנס כאן במליאת הוועדה כולה לדיון המשך על אותו נושא, כמובן לא מסווגת. על אותו נושא, המשך לדיון הקודם ולא מסווגת.

ומבחינתי אני מאוד מאוד מקווה, ונעשה הכל גם שזה יהיה, שזה לא תעשה, וזה מבחינתי חשוב מאוד גם למי שיהיה בוועדה וגם למי שלא יהיה בוועדה, לא יעשה הסטה, מהדיון הגלוי לדיון הזה. מגלוי למסווג. זה מיועד אך ורק למסירת המידע שנטען, ובעיני חלקית בצדק, חלקית לא בצדק, שצריך למסור אותו רק במסווג, לכן הצעת הרכב הוועדה, יושב ראש הוועדה אני, חברי הוועדה אחד מהליכוד, חבר הכנסת סעדה, חברת הכנסת טלי גוטליב ביקשה להיות ממלאת מקום, מסיעת ש"ס חבר הכנסת ארז מלול, זה שלושת חברי הקואליציה, ומהאופוזיציה יש עתיד חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וחבר הכנסת מנסור עבאס מרע"מ, כך זה שלוש שתיים, זו ההצעה. אם יש מילוי מקום, אז אנחנו נבקש עוד מילוי מקום. יכול להיות, אבל אני מילוי מקום מאותה סיעה. לא, לא, מילוי מקום מבחינת - -, אז נביא מאותה סיעה, אין בעיה.

מילוי מקום אחד מאותה סיעה.

אפשר לעשות מילוי מקום מאותה סיעה, הסיבה שבחרתי הרכב מצומצם,

אני לא רוצה וגם אני חושב שזה אינטרס של כולנו, של כל חברי הוועדה, אני לא רוצה שיהיה לאף גורם שירצה להציג שם מידע תירוץ להגיד א' שהפורום רחב מידי ולכן הוא לא מוסר אותו, ושתיים שבגלל שהפורום יהיה רחב מידי, יבוא ויעבירו לשם, יהיה לנו כוועדה איזה שהוא פיתוי או יצר הרע להעביר לשם יותר דיון, כי אני חושב שהדיון צריך להתנהל ככל הניתן בפורום המלא והגלוי של הוועדה, זה גם סוג של קשירת ידיים שלנו, וגם קשירת ידיים של הרשות שעליה אנחנו מפקחים, זו הצעתי, אני מבקש להעלות אותה להצבעה. מי בעד הקמת ועדת המשנה והרכבה ירידם את ידו? שבעה, מי נגד? אין נגד, מי נמנע? אין נמנעים הצבעה אושר. אני קובע שההחלטה התקבלה, אנחנו נוציא החלטה ונעדכן. תודה רבה ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:28.